צהריים טובים לכולם, היום יום שלישי כ"ח באדר א התשפ"ב, ה-1 במרץ 2022 ואנחנו פותחים את הדיון השני של הוועדה. אנחנו ממשיכים בנושא תוכניות מפורטות בישובים הדרוזים והצ'רקסיים. אנחנו נתחיל בבית ג'ן, אנחנו מדברים על בית ג'ן , שיכינו את עצמם חורפיש,

כסרא-סמיע ובהתאם למוכנות בזום ובמצגות. אני מראש אומר, שמצגות שראשי הרשויות רוצים להציג, צריכים להעביר אותן יום לפני זה, על מנת שהן יוטמעו במערכת כאן ויעלו. אנחנו מתחילים עם בית ג'ן, בבקשה הפיקוח. אוקיי.

מהרשות לאכיפה, אני אדריכל הרשות. אנחנו מתחילים לדבר על בית ג'ן, ובבית ג'ן יש תכנית מתאר שאושרה ב-2019. התכנית מאפשרת תוספת די משמעותית של אלפיים ארבע מאות יחידות דיור מישוב שיש בו כיום שלושת אלפים חמש מאות יחידות דיור.

התוספת היא מאוד משמעותית להיקפי האוכלוסייה שאנחנו מדברים עליה, אבל לא ניתן להוציא היתרים מכוחה של תכנית המתאר, ולשם כך צריכים להכין תוכניות מפורטות. אושרה כבר תכנית מפורטת אחת שמאפשרת די הרבה, שלוש מאות יחידות דיור ומקודמות כרגע עוד שלוש תוכניות נוספות שניתן לראות אותן במצגת. זו תכנית המתאר. איזו תכנית מקודמת ואיזה שעדיין לא? התכנית הזו היא תכנית לשכונת חיילים משוחררים. שהתחיל השיווק שלה?

היא אושרה בפברואר 2019. התוכניות הבאות זו התכנית שהוגשה ב-2018 אך נסגרה משום שלא מולאו תנאי הסף, והיום היא מקודמת שוב. היא הוגשה ב-2020, נקלטה ומקודמת היום, שש מאות שלושים יחידות דיור. התכנית הבאה היא למאה עשרים יחידות דיור שזה עתה הוגשה למערכת התכנון ונבדקה בעמידה בתנאי הסף.

מתחם שלוש שהיא שכונה דרומית, תכנית שאנחנו עדיין לא יודעים מה תהיה הקיבולת שלה, זה עתה החלו לעבוד עליה.

אנחנו רואים אם כך, ואני מסכם כבר את המצב בבית ג'ן, סליחה, אני מתקן, תכנית המתאר אושרה ב-2017, היא מאפשרת אלפיים ארבע מאות יחידות דיור חדשות.

צריכים להכין תוכניות מפורטות, תכנית מפורטת אחת כבר אושרה, עוד שלוש נמצאות בהליכי תכנון וקידום שונים. אני שמח לגלות שב-2021 אנחנו, ברשות לאכיפה, מצאנו רק עבירת בנייה אחת בשטחים הפתוחים שעלולה לסכן את התכנון, למרות שהעבירה שנמצאה באופן ספציפי היא לא בתחום התוכניות האלה. עד כאן, תודה. ראש המועצה בבית ג'ן. בבקשה, ראדי נג'ם. קודם כל, בוקר טוב. בוא נדייק קצת בנתונים. לפני שאתה מתחיל לדבר, אז אני רוצה לברך אותך. רציתי דווקא לחזק את המזרקה שנמצאת מאחוריך, ואמרתי פה לחבר'ה - בית ג'ן הופכת להיות עוד מעט דובאי. לצורך העניין, אמת ויציב, אושרה תכנית כוללנית בנובמבר 2017, אבל יש בה חורים יותר מאשר תוכן שיש ביניהם. מה המחוקק מתכוון, לצערי, כתוב בפרוגרמה שלושים אחוז מתושבי בית ג'ן הגיעו למיצוי מאה אחוז מהקרקעות הפרטיות שלהן וזה לא ניתן מענה. בנוסף לכך, יותר שמונים וחמש אחוז על קרקע בבעלות פרטית. אני לא רוצה להיות כמוך, כל פעם לעשות שיעור מחדש אם שלושים אחוז מהתושבים מחזיקים בשבעים וחמש אחוז מהקרקעות שנכללו בתוך תכנית המתאר, כל אחד ייקח את החשבון שלו. חסרה עוד שכונה ונתחיל לפרט, A6 אושרה, שכונת חיילים משוחררים, אתה מכיר את זה, חבר הכנסת מופיד. בעיית השיווק ידועה לך, בגלל עלויות הפיתוח לתושבים, שזו אחת הבעיות הרציניות בבית ג'ן. תושב בית ג'ן צריך להיות שווה לכל תושב אחר במדינה שמשרת את המדינה, ולא בעלויות פיתוח פי שלוש מכל תושב אחר, צריך לקחת את זה בחשבון. זה אחד, הסבסוד צריך להיות דיפרנציאלי. היום מקודמים ארבעה מתחמים, אחד עבר תנאי סף אני חושב, או שהדס תתקן אותי, אני יודע מאתמול שלשום.

מתחם A3, אני מקווה שתוך שבוע ימים הוא יוגש לוועדה המקומית ואחרי זה יומלץ ויעבור לוועדה המחוזית. A7 ו-A5 אותו דבר, באותו סטטוס. טל נמצאת פה ואני רואה אותה, גם הם על סף, הן יכולות להגיש את זה לוועדה המחוזית. אני חוזר על הבעיה, אני לא יודע מי אשם, אני לא רוצה להאשים בכלל אף אחד, אני ראש רשות ואני צריך לקבל את השירות הנאות בצורה מסודרת, שאני יכול לקדם את היישוב ולא להתווכח לא על X ולא עם Y. עכשיו חזרתי ובדיוק הגעתי בדקה התשעים ממשרד השיכון. אני מתוקצב על ידי משרד השיכון, כלומר התקציב לתכנון דרך משרד השיכון, לא על זה שהתעצלתי ולא קידמתי את שאר המתחמים. ככה לתת סקירה בגדול, אותה תכנית מתאר כוללנית, יש שלוש עשרה מתחמים לתכנון מפורט, מתוכם חמש במרקם הישן, שכונת חיילים משוחררים ועוד שלושה מתחמים להרחבה. חבר'ה, אני כבר שנתיים, כביכול היה מכרז, יש מתכננים שזכו, אני לא יכול לחתום איתם על הסכם בגלל שאין סעיף תקציבי. נכון להיום, חסר כמעט איזה חמש עשרה מיליון שקל, בלי שכונה חדשה, לבוא ולהמשיך את התכנון. חמש עשרה מיליון ללא השכונה החדשה? נכון, ללא השכונה החדשה, ללא תכנון תשתיות וללא תצ"ר. כן, ברור, בלי פיתוח, היום מדברים רק על תכנון. אם אני נכנס לכובע של בעל מקצוע, תעזוב את ראש הרשות בצד, ויבואו ויגידו לי אנחנו רוצים את שירותך, אדוני השמאי נא תתכנן, תגיד לי מה הכסף הנדרש לתכנון תשתיות בשבעה מתחמים וגם לתצ"ר. שמעו מה שאני אומר לכם, תכנון תשתיות מבית ג'ן, אחרי שהתכנית מאושרת, זה פלוס מינוס אלפיים שקל בפלוס, לדונם תשתיות. תוסיף על זה תצ"ר, עוד איזה אלף מאתיים דונם, לשם כל מיני בעיות, שזה עוד שלושת אלפים ומשהו, תוסיף את זה לאלף דונם, שכביכול עוד בהרחבה, זו תוספת לתכנון. אני לא מדבר על שכונה חדשה, אני לא דיברתי על מתחמים שהם בנושא ציבורי. הדס יודעת שאני מקדם במקביל איזה שלושה מתחמים לתכנון, על מנת להביא מזור כלכלי לישוב או גרעין כלכלי, היות ואין לי אזור תעסוקה, אין לי מסחר ואין לי כלום, אני נשען על הארנונה למגורים, הכל צריך להיות חבילה אחת,

את זה אין לי, אני רוצה לתכנן ואני

משפט אחרון, אני לא יודע מי סביבך שם, סביב השולחן, כל מי שחושב שהתכנון הוא טיול שנתי, אז בוא נסדר לו את העניינים, זה הוא לא טיול שנתי. אני יכול להיות הכי טוב בעולם, הדס שומעת, לזה יש הרבה בקרות מעל התכנון. זה לא טיול שנתי, ואני קורא פה לכל התושבים ולא משנה אם זה מבית ג'ן, ראמה או כל ישוב אחר, חבר'ה צריך לתת רוח גבית לתכנון. לתכנון יש עקרונות, יש לו בסיס מסוים, זה לא טיול שנתי.

צריך לקדם, אני לא רוצה להגיד איזו טבילת אש נתנו לי, אבל זה בצד, זה שלי עם התושבים. אני מכבד את כולם, זה לא המצאה של ראדי נג'ם של נושא של איחוד וחלוקה, אבל אין מה לעשות צריך לקדם את זה. אנחנו ביחד, אני רוצה לקדם את זה. חבר'ה, עכשיו אני אומר לכם, אם אני לא מקבל את הכסף, אני הולך, לא יודע למי,

הלוואה, חאלס, מספיק. אני אקח הלוואה, אשכנע - - - אתה צריך למצוא בנק שיסכים לתת לך הלוואה. במצב הכלכלי של הרשויות לא בטוח שבנקים היום נותנים הלוואות בסכומים כאלה, אבל זה לא העניין שלנו לגבי הלוואות. אתה צודק בכל מילה, עזוב שנייה את ההלוואה, אנחנו מדברים על התכנון המפורט כרגע. אתה צודק בכל מילה, ראש המועצה ראדי, ושנינו מדברים באותה שפה, בשפת תכנון. אני שמח שאתה גם מעלה את הקושי בתכנון, ואתה העלית פה כמה דברים, אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה כי אני רוצה להתמקד בתוכניות המפורטות, בכל נושא הסבסוד, בנושא הטופוגרפיה, בנושא שילוב ושיתוף הציבור, השילוב של התושבים. כל אלה הן הנקודות שהעלית כאן והן מחויבות ומחייבות להיות חלק מתהליך התכנון, כי אחרת התכנון נתקע. אם אתה לא עושה את שיתוף הציבור והם לא משתפים איתך פעולה בתכנון, בסופו של דבר אתה תגיע למצב שהתכנית שלך אכן לא מקודמת, הנושא הזה ברור. מאחר והדיון הוא על תכוניות מפורטות והוצגה כאן תמונת המצב של התוכניות המפורטות. אתה אומר לי כרגע מה שאני מבין, שאני צריך תקציבים על מנת להמשיך את התכנון שלי בסכומים שאתה אמרת לי בזמנו. אגב לידיעה, ראדי הוא שמאי, עורך דין, גם אלוף משנה, וגם היה שמאי שלי כאשר אני תכננתי את הישוב, הוא בסך הכל מבין עניין בנושא התכנון. אם בארזים נפלה השלהבת, מה יעשו אזובי קיר, אז אם באנשים שמבינים באמת בתכנון והם מתקשים, אני גם התקשיתי בתכנון בזמנו, ומה שנקרא, זה עולה במחיר בריאותי כמובן וכן הלאה. בסופו של דבר, לכן אני אומר ראדי, הדיונים כאן בוועדה הם כדי באמת לסייע לכם, דיון אחרי דיון, צעד אחרי צעד על מנת שבסופו של דבר להביא למצב שהם מיישמים את החלטות הממשלה. כל אחד פה מצהיר הצהרות, יש כסף ואין כסף, באמירות לא מגיעים לכלום. המרחק בין אמר לבין עשה זה ת"ק פרסה, מכירים את הפתגם הזה.

אני אומר שאנחנו חייבים להתקדם, להתקדם אתה כיושב ראש הרשות שלך, שאחראי על קידום הישוב מול ועדות תכנון ובנייה. בנוסף, תוסיף את המורכבות של בית ג'ן שהיא מוקפת ברשות שומרות טבע. כל צעד, כל התקדמות וכל גריעה מרשות שמורות טבע, מתבצעת כאן בכנסת, בוועדת הפנים ואיכות הסביבה, כמו שעשינו בחורפיש וכמו בית ג'ן עשתה. זה תהליך ארוך, מייגע, זה תהליך שאתה לא בטוח שהוא מצליח וגם אם הוא מצליח לוקח זמן. כל הבעיות האלה מתנקזות אצלך ומפה אתה צריך עכשיו להביא תכנון, לכן הדברים כאן ברורים. הוצגה כאן תמונת המצב, אנחנו כמובן נשמע אחרי זה את משרד השיכון, גם את מינהל התכנון ונתקדם. רק משפט אחד, צריך להביא בחשבון, ואני מבין את הבעיות התקציביות, סך הכל לעומת מה הדרישה של הישוב, אני כביכול צריך לבטל מכרזים שהוצאתי אם לא יקצו לי את הכסף הנדרש, רק שיהיה ברור. אני עד עכשיו לא יודע איך להתנהג עם זה. ברור לי, אנחנו פה. אני מקווה שיש פה נציגות של האוצר. בעצם אתם הנציגים של האוצר, הפיקוח, אבל אין פה נציג של האוצר או מהמנהלת או הרשות לפיתוח הישובים הדרוזים. תגידי לנו מה קורה, מתי ראשי הרשויות יכולים לקבל כסף למכרזים קיימים? אני לא מדבר כרגע שמישהו עוד לא תכנון ולא הוציא קול קורא. הוא אומר לך, יש לי מכרזים קיימים, יכול להיות שבגלל שלא מעבירים לי תקציב, אני מבטל את המכרז. עכשיו, ביטול מכרז, תבינו, זה נשמע כאילו אוקיי הוא ביטל את המכרז ומקסימום ייצאו מחר למכרז חדש, ממש לא. ביטול מכרז זה אומר דחיה של שנה מתחיל התכנון,

שנתיים ולפעמים שלוש עד שיימצאו את הגורם המתאים, מה עוד שעכשיו זה בהתאם לקול קורא, מה משרד השיכון אומר ומה המאגר של משרד השיכון. אני מקווה שתתנו לנו תשובה על הנושא הזה. תודה רבה, ראדי. רשות הפיתוח, אתם רוצים להתייחס לבית ג'ן. לפי מה שידוע לי, על פי החלטה 716, את התקציבים של 2021 ו-2022 משרד השיכון העביר פנייה תקציבית למשרד האוצר. ואיפה זה עומד? משרד האוצר היה צריך להעביר את הכסף ממזמן. עכשיו, אמין אבו חייה צריך לענות לך על זה. אוקיי. בסדר. אמין, התייחסות קצרה לבית ג'ן? בינתיים הצטרף אלינו חבר הכנסת פטין מולא.

אנחנו התחלנו פה, זה כבר הדיון השני, דיברנו על חלק מהישובים וכרגע אנחנו מדברים על בית ג'ן, מפה אנחנו ממשיכים כמובן לכסרא-סמיע, חורפיש וריחאניה. הנושא הוא תכנון מפורט, תיכף ניתן לך את הזמן המחויב אפילו על פי החוק ועל פי הנוהל, מה שנקרא, להגיד כמה דברי פתיחה, אבל ניתן לאמין אבו חייה לסיים. כן, בוקר טוב, מופיד. ליבי איתך ובאמת אתה עושה עבודה טובה ונפלאה ואתה מביא דברים לציבור, לראשי הרשויות, גם לשאר המוסדות וגם לממשלה. אגב, אתמול היינו בדיון דווקא על שכונת חיילים משוחררים עם מנכ"ל משרד השיכון יחד עם חברי הכנסת פטין מולא ועלי סלאלחה, על נושא הסבסוד שמי שקיבל לפני החלטת הממשלה ומי שקיבל אחרי החלטת הממשלה, אז הנושא הזה כל הזמן בוער לנו ככה בעצמות. אנחנו רוצים לקדם את זה. רק שאלה לאמין אבו חייה, ידידי, אני אתמול עשיתי בדיקה ומהמאה שבעים ושלוש שקל לרשויות המקומיות מהתכנית שהייתה ב-716, מהמאה האלה יש בתוכם תשעה מיליון חמש מאות של משרד השיכון שעדיין לא עבר לרשויות המקומיות לשנת 2021. ממאה שבעים מיליון? אין מאה שבעים מיליון. מאה שבעים ושלוש מיליון. לתכנון?

לכל הרשויות המקומיות, ויש בתוכם תשעה וחצי ממשרד השיכון. אז תשע מיליון לתכנון מתוך הסך הכל.

אנחנו בענייני משרד התכנון, אז אתה אומר תשעה מיליון היו צריכים לעבור - - - כן,

מה שתוקצב בתוך התכנית של 2021, משרד השיכון טרם העביר את הכסף, שאר הכסף עבר לרשויות המקומיות. נשמע התייחסות. בבקשה, אמין. כן, קודם כל, נתחיל מהסעיף של חבר הכנסת פטין. אכן נכון, אנחנו הכנו פנייה תקציבית לאוצר, על מנת לקבל את כל הנתח של השנה הזו יחד עם 2021, לצערי הרב, היום הייתה לי ישיבה בבוקר מול אגף תקציבים, הם עדיין מדברים איתי במושגים של חמישים אחוז וחמישים אחוז. לא רגע, שנייה אמין, אמרת מושג מעניין, תתרגם אותו בבקשה. אמרת מושג של חמישים אחוז, חמישים אחוז, עכשיו אנחנו, אלה שלא מבינים הרבה, תתרגם לנו מה המושג הזה אומר. אני אסביר, החלטת הממשלה למעשה היא ל-2021, 2022 ול-2023, לשלוש שנים. 2021 מאחורינו, אני באתי לאוצר, רגע אני רוצה שתתנו לי את התקציב של 2021 ו-2022 ביחד השנה הזו, בחודש הזה.

כאילו מהשישים ושבעה אחוז, שני שליש מההחלטה להביא לי עכשיו במיידי, ושליש אחד, שלושים אחוז להביא לי ב-2023, ככה אני מסיים את ההחלטה. כך אני יכול לתת תקציב לתכנון מקסימלי וגם לשאר הפרויקטים של הפיתוח. על איזה סכום? אנחנו מדברים, מתוך שלוש מאות ושמונה מיליון שקל, אם אני שם את - - - בצד,

אמין, שלא נתבלבל, אנחנו לא מדברים על כל התקציב של משרד השיכון, אנחנו מדברים על תכנון.

בדיוק כמה מוקצה לתכנון, כי מרוב מספרים,

הרחוב שלנו והאזרח הפשוט מבולבל, מישהו שאומר לו מיליארדים, מישהו אומר לו מיליונים. בפועל תגיד לנו כמה כסף לתכנון. אני הולך לציבור,

אני מנסה לקרוא וללמוד, מה יש בתכנית,

לאן זה ומה זה, זה גם אתה מתבלבל. נכון, אנחנו הציבור גם, לא רק מייצגים ציבור. אני אגיד מדויק, אני דרשתי ממשרד האוצר בעולם התכנון, מתוך חמישים מיליון להביא לי שלושים ושלושה מיליון,

שזה שווה ערך לשישים ושבעה אחוז, כלומר לתקציב של 2021 ו-2022 ביחד, האוצר מתנגד. האוצר אומר אני מוכן לתת מזה עשרים וחמישה מיליון, כלומר חמישים אחוז מהתקציב לשנה הזו. זו תמונת המצב. אבל, בכל זאת גם זה לא עבר.

לא, עדיין לא עבר. אמין, משלוש מאות ושמונה מיליון לשלוש שנים, לתכנון, לכפרים הדרוזים, 2021 - - - לא, אבל זה גם סבסוד. מה הסכום? לא הסבסוד, התכנון. חמישים, הוא אמר לך. אני אגיד, מה שהתקבל מאגף התקציבים אפס. מתוך כמה? אמרתי מתוך חמישים מיליון. חמישים מיליון, ונתקבל אפס. כן, אבל גם מה שמדובר על 2021, מה שהיה, עדיין לא הגיע. מה שאמין אומר הוא שהם פנו לאוצר לקבל את ה-2021 ואת ה-2022, מתוך זה הוא ביקש את השני שליש,

שישים ושבעה אחוז, והאוצר אומר לו מתקציב 2021, 2022, הוא מדבר איתו בכלל על חמישים אחוז, שבכלל הוא עדיין לא העביר כלום. אני מקווה שאני הבנתי. אתה מדויק. אוקיי, אז זו התמונה המדויקת. בפועל, כלום, כלומר אין אף גרוש. אז, באמת איך אתה רוצה לעזור לראדי? לא, אנחנו פה בשביל זה. איפה האוצר? מי נציג האוצר? חבר הכנסת, יש פה נציגים של האוצר, אמין גם כן. אני אומר, בסופו של דבר, זה התפקיד שלנו. אמרתי את זה כאן בהתחלה בפתיח הדברים, אנחנו פה כדי לפקח, לוודא, להמשיך ולהתעקש על מנת שהכל יתקיים. תארו לעצמכם שכנסת ישראל, הוועדה לפיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסיים לא תפקח על החלטות הממשלה, איפה אנחנו היינו? עובדתית, אנחנו גרמנו למשרד האוצר, יחד עם משרד השיכון לעשות חישוב מסלול מחדש בנושא תקציב התכנון, אמת או לא? אבל שמעתי אתמול את השר חמד עמאר, שר האוצר במשרד האוצר, שלא יהיה חוסר של כסף בתכנון. אם אנחנו היום באמת שלושה חודשים בשנת 2022, בשנת 2021 והייתה תכנית בנובמבר והכסף צריך לעבור מהשיכון לתכנון, טרם עבר. מתי האנשים במועצות המקומיות יכולים לעבוד ולזוז קדימה? אני לא בטענה לאמין. אמין אמר את הדברים שלו, כמשרד הפנים והשיכון, איפה האוצר? למה אתם לא נותנים את הכסף? מה מונע מלהעביר את הכסף? דקה ברשותך,

בוא נחזור לדיון, כי אנחנו רוצים לעבור על כל הישובים ולשמוע אותם. אחרי שנשמע את כל הישובים אנחנו נסכם בסוף, כי הערות שאמרת מאוד מאוד חשובות ונכונות.

מה שנקרא, צריך להגיע עם הכסף לשקם, כי אי אפשר לקנות בלי. אנחנו עוברים לכסרא. אני מבקש שראש הרשות גם כן יהיה. לפני כן, כמו שאמרתי, חבר הכנסת פטין, דיברנו על יום לציון תרומתה ופועלה של העדה הדרוזית, פתחתי בזה שאנחנו כאן מציינים את היום הזה דווקא בנושא הכי חשוב שהוא התכנון בסדרה של דיונים. בבקשה, כסרא-סמיע.

מבקש באמת מכולם להתמקד בנושא התכנון המפורט, זו המהות של היום הזה. אנחנו נציג עכשיו את המצב התכנוני בכסרא-סמיע.

לגבי סמיע אין לנו הרבה מה לומר, יש להם תכנית מתאר, יש להם תכנית מפורטת מקודמת, המצב שם הוא סביר. אתה מדבר על כסרא-סמיע על שני הישובים?

לגבי סמיע, אין לי הרבה מה להוסיף, יש להם תכנית מתאר לסמיע ויש להם תכנית מפורטת שהם מקדמים והמצב הוא בכי טוב,

לעומת זאת, בנוגע לכסרא, תכנית המתאר טרם אושרה, היו לה שני שלבים. היה שלב שהיא הוגשה, היא נדחתה, היא הוגשה שוב והיום אנחנו מדברים על הפקדה שלא עשו, אנחנו ממש בעת ההפקדה שלה.

מכוחה של תכנית המתאר לא ניתן להוציא אתרי בנייה ויש לקדם מתחמי תכנון מפורט. מה זה לקדם? זה נמצא בשלב הגשה? נמצא בשלב תכנון? טרום הגשה, מה? אני מיד אשיב לך. מתוך ארבע מתחמים שתכנית המתאר מאפשרת לתוספת של שטחי בנייה, אנחנו מדברים על תוספת של שלושת אלפים שמונה מאות יחידות דיור בישוב שיש בו שלושת אלפים שש מאות בתי אב, כלומר יותר בהכפלה, כמו שתוכניות אחרות.

במתחמים אחד,

חמש ושש מקודמות היום תוכניות מתאר מקומיות מפורטות, ויש רק מתחם אחד, המתחם המערבי, שבו עדיין לא התחילו לקדם תכנון. אלא מה, שבאותם ארבעה מתחמים שבהם מקודמות תוכניות, אנחנו רואים הרבה מאוד עבירות בנייה. אנחנו מדברים על ארבע עשרה עבירות בנייה שמסקלות באופן מובהק את התכנון. ככל שצוות התכנון מקדם את התכנית. בזמן שצוות - - - מה נהרוס את הבתים שנבנו כאילו? אני מסביר, בזמן שצוות התכנון מנסה לקדם תכנית, מופיעים בתים חדשים - - - נו, בסדר זה ידוע. הכל בסדר, אבל אז צריכים להתחיל לתכנן מחדש, ואז עוד פעם מופיעים בתים ושוב מתחילים מחדש. התכנית לעולם לא תאושר בצורה הזו. אז לעולם לא נקבל מפורטות, לעולם לא נקבל שינויים בכפרים הדרוזים.

המצב הוא קיים בגלל זה אנחנו נלחמים ורוצים מפורטות. אני לא מבין, אתם באים לתכנן בשטח שניבנו בתים?

מתכננים, פטין. הוא אמר מתכננים תוכניות. הוא לא מתכנן, הוא פיקוח. התכנון זה מיכל מריל, הם נמצאים איתנו בזום. הוא מציג כרגע תמונת מצב.

עשרה עבירות בנייה שיכולות לסכל,

אני אומר לך, אתה יודע מה, חבל שאני נכנס לזה ודווקא אני מפנה את זה לחבר הכנסת פטין, יצא לי לתכנן ויצא לי להיכנס ולתחם מתחמים,

היא מסכלת תכנון, אתה צריך שנתיים,

בינתיים יש את זה בירכא, דנו על ירכא שבוע שעבר.

אני מבקש שיעלה להתייחסות. יאסר, שמעת את הנתונים, אני מבקש ככה שתתייחס בעיקר באמת לתכנון המפורט איפה אנחנו עומדים ומה התחזית שלך ומה הצרכים שלך. שלום לכולם, אני ראש המועצה מ-2018, התחלתי ב-30 בנובמבר, ומ-30 בנובמבר אני מתעסק עם תכנית המתאר ועד היום אני מדשדש ומדשדש ומדשדש ואמשיך לדשדש בתוכניות המתאר. תשעים ותשעה אחוז מהזמן שלי אני מתעסק בתכנית המתאר גם מתחמים. בגדול, כסרא סמיע אלו שני ישובים, קרוב לתשעת אלפים מאתיים תושבים, אלפיים שלוש מאות ושלושים בתי אב. תכנית מתאר אחרונה שאושרה בכסרא ובסמיע זה ב-1991, מ-1991 ועד היום, ב-1991 הפקידו אותה, ב-2000 אישרו אותה, אבל מ-1991 ועד 2000 עצר לנו את החיים, לא הייתה ילודה, לא היו חתונות, הכל נשאר במקום. מ-2000 ועד היום, 2021 אחרי עשרים שנה אנחנו באותו מקום. מ-1991, 2000 ועד היום חוץ מתכנית מתאר אחת בכסרא סמיע, לא הייתה אף תכנית, היו תוכניות מפורטות על ידי התושבים ולא על ידי המועצה. אני ככה בגדול, שמעתי את הבחור שאחראי על האכיפה, בכסרא סמיע, רק לידיעה, מאתיים דירות ללא היתר. מי שלא שמע, מאתיים דירות בכסרא סמיע ללא היתר. אני רוצה לשאול אותו שאלה אחת, המאתיים האלה שגרים שם ויש משפחות עם שלושה וארבע, שהוא יגיד לי הם לא היו גרים שם, איפה הם יגורו היום שאין תכנית מתאר? בכסרא יש לי מאתיים יחידות דיור בתכנית המורחבת ואני מתפלא על האכיפה הזו, וחבל שהם לא נמצאים. האכיפה שעשתה את הבדיקה בשטח האם הם חברו לרשות? האם הם חברו למתכנן שבודק בשטח? כלום, הם לא קיימים. אני יושב כאן והלב שלי עם התושבים, עם הזוגות שהולכים להתחתן. כל שנה מאה זוגות מתחתנים, שלוש שנים אני שואל שאלה אחת, כל העולם, כל שנה מאה זוגות בכסרא סמיע מתחתנים, שמישהו יענה לי איפה הם יגורו. תביאו להם קרוונים, תשכירו להם דירות, תיקחו אותם לכרמיאל, תנו להם דירות בהר חלוץ, תנו להם בחורשים. בחורשים לא נותנים להם לעבור ברכב, בהר חלוץ לא נותנים לי לעבור, איפה יגורו התושבים האלה? אני רוצה להגיד ככה כמה דברים, חשמל. בכסרא סמיע חוק החשמל הוא כמעט כלום,

לצערי הרב, בכסרא שלוש מאות דירות ללא חשמל. אם תהיה שריפה ומישהו התחשמל, מי שאשם היא ממשלת ישראל, לא המועצה המקומית. כשמישהו מחובר למערכת חשמל, חולה, מונשם מאיפה המועצה תספק לו את החשמל? מה, נחבר אותו לגנרטור? יש אטימות. אני מתפלא, מדברים איתי על שוויון, על איזה שיווין מדברים איתי? מדברים איתי על שיווין, אני רואה הר חרוץ מתרחב, אני רואה את חורשים איך הוא מתרחב, אני רואה את לפידות איך הוא מתרחב,

מה זה מילודה? לא, זה מהעלייה. בכסרא, לשמחתי הרבה, הילודה היא כמעט פי שתיים ואני מתחנן שהיא תגיע לחמש, אנחנו רוצים ילדים ואני בעד ילודה. תגידו לי, אם אין לי עליה ויש ילודה מדוע לא מרחיבים אותי? אתם מרחיבים אותי על האדמות שלי, על אדמות התושבים, על אדמות הפרטיות. כשאני מתכנן ותכננתי את הבית שלי, הבית הפרטי שלי, אני ואשתי תכננו אותו, לא בא מהנדס ותכנן. אני אמרתי למהנדס איך לעשות את החלוקה, איפה יהיה חדר הילדים, איפה יהיה חדר השינה ואיפה תהיה המקלחת. כשאני היום ראש רשות, אני יודע מה הצרכים, אני יודע מה לתכנן, למה קובעים לי מה לתכנן? אני רוצה את קו כחול כקו שטח שיפוט, למה לחנוק אותי? למה חונקים אותי? כסרא סמיע, ארבע עשרה אלף דונם שטח שיפוט. מהארבע עשרה אלף האלה לשכנים שלי, רמ"י ורט"ג שבעת אלפים, כמה נשאר לתושבים? ארבעת אלפים דונם לכסרא סמיע, שני ישובים. יאסר, הדברים נאמרים מדם ליבך וזה כואב, אני יודע. מופיד, או שתבינו את הבעיה או שאנחנו - - - לא, אתם חושבים שאנחנו מבינים את הבעיה,

אנחנו פה על מנת להבין, אנחנו איתך. בוא אגיד לך את התכנית המפורטת, היום בסמיע אין לי מגרש אחד לחיילים משוחררים, זו תעודת עניות, מגרש אחד אין לי בסמיע. בסמיע היום בתכנית המתאר - - - מה הסיבה שלא קודמה שכונת חיילים משוחררים לסמיע? תשאל את משרד הבינוי והשיכון, תשאל את רמ"י - - - הם איתנו, אז בוא נתקדם.

אנחנו רוצים להתעסק עם העיקר. אתה אומר כאילו אנחנו לא מבינים את מה שאתה אומר.

תנו לי לסיים ואחרי זה תענו אם אתם רוצים להתייחס. אתה אומר כאילו אנחנו לא מבינים מה שאמרת, אבל אנחנו מבינים את המצוקה, בגלל זה גם עשינו את הדיון וחשוב לנו מאוד שתגיד.

אני רוצה להגיד לכם, בסמיע היום שכונת חיילים משוחררים, אין לי מגרש אחד לחיילים. בסמיע יש נוצרים, מוסלמים ודרוזים. היום המתאר בסמיע לא מאפשר את הצרכים של סמיע, אבל אין על מה כאשר מתכננים בשבילי. אני רוצה לתכנן, אני יודע מה הצרכים של התושבים, אני שיתפתי את התושבים ואני ישבתי איתם גם בכסרא וגם בסמיע. יש לי ארבעה נושאים, הנושא הראשון, אני רוצה לשאול את השאלות האלה, שכולם יענו לי עליהן, למה אין בעיות תכנון במגזר היהודי? אני אגיד לכם מה היא התשובה, אדמת מדינה, ואין התנגדות של הירוקים ומשרדי הממשלה. אני כאן מתרחב על אדמה פרטית וכולם מתנגדים לי גם רמ"י, גם רט"ג, גם הגנת הסביבה וגם משרד החקלאות, מי לא מתנגד לי? להקים מחסן חקלאי, עשרים מטר, מתנגדים לי, אבל להקים טורבינה מאתיים מטר זה בסדר,

כי ככה הם רוצים. השאלה השנייה היא למה לא קידמו תכנון בישובים הדרוזים? מה הבעיה היא של ראשי הרשויות? כל הזמן אתם מאשימים את ראשי הרשויות. היה להם תקציב, הייתה להם אפשרות לקדם, אם אין תכנית חומש יש תכנון? מופיד, אתה יודע את זה היטב, אני אומר לכם אם לא הייתה החלטת ממשלה 959 לא היו מדברים בכלל על התכנון. מה אתם רוצים? רשויות עניות, חלשות, סוציו-אקונומי נמוך, אזורי תעשייה אין. כל ההכנסות וכל המפעלים על אדמותינו והכנסות על המעוצות האזוריות, איך אני אתקדם? מאיפה הארנונה שאני מקבל, מאיפה? אני פוגע בחינוך, אני פוגע ברווחה, אי פוגע בהרבה דברים ואתם אומרים לי למה אתה לא מתכנן, אני רוצה לתכנן. היום להוציא היתר בוועדת מעלה הגליל לוקח לי שנה וחצי, היתר בסך הכל היתר פרטי. אם התכנון רוצה לקדם צריך קו אדום, אחרי שלושה חודשים יש היתר.

בוא תגיד מה אתה צריך על מנת לקדם את התכנון.

הדבר הראשון הוא ותמ"ל ושכונת חיילים בסמיע.

מיידי, עכשיו, היום.

אני אומר לך, אני רוצה להודות לוורד סלומון ממשרד הבינוי והשיכון ולכל מי שלוקח חלק בעניין הזה. איך שהבנתי, מחכים לקבינט הדיור, והם בקבינט יעדיפו את חורשים והר חלוץ עד סמיע - - - בוא נתקדם, אתה אומר תכנית מפורטת ותמ"ל לסמיע,

שכונת חיילים משוחררים בסמיע, כל התכנון גמור ומוכן, רק להפקיד. הדבר השני הוא שינוי תמ"מ, מופיד, לא נשאר לי כוח, שינוי תמ"מ שלוש שנים. הלכו לארצית, החזירו את זה לוועדה המחוזית, שלוש שנים אנחנו לא מצליחים. תגידו לי, האם צריך תמ"מ לכסרא סמיע ביחד? למה במועצות האזוריות כל ישוב מתרחב ולא שואלים על תמ"מ כל הזמן? בסדר, אז הנושא השני הוא תמ"מ, תיכף נשאל את מינהל התכנון. עכשיו מה אומרים לי, כל עוד ואתה לא מפקיד כוללנית של סמיע לא יהיה לך שינוי תמ"מ או לא יושב על התמ"מ. חבר'ה, תעזבו אותי מהסיסמאות, תעזבו אותי מהשלושים אחוז. תיכף נשמע אותם. מה הדבר הנוסף? הדבר הנוסף הוא תקציבים. תקציבים גם למפורטות, איזה אבסורד, גועל נפש, ביזיון, איזה זלזול. בכסרא סמיע יש לי שמונה מתחמים, ארבעה בעבודה מ-959 וארבעה מחכים ל-716. מתי התקציב של 716 ייכנס? מתי התכנון ייכנס? מתי הזכיין והמתכנן ייכנסו לעבודה? כמה זמן ייקח לו? אז מה אתם רוצים, עוד שנתיים לא יבנו, תתעוררו. אני רוצה לחתן. בנושא התקציבים כמה אתה צריך, יאסר? התקציבים שאני מבקש הוא שני סוגי תקציבים, תקציב אחד לתכנון המפורט והתקציב השני, זה לא עוזר לי שאני מתכנן את כביש טבעת ואני לא עושה אותו. כלומר, הם לא הקצו לי תקציב לעשות את כביש הטבעת, יאכלו אותו עכשיו. אגב, בשביל לתקן אותך, אתה צריך תקציב לתכנון המפורט, אתה צריך תקציב לתכנן את התשתיות ואתה צריך את הכסף לבצע את התשתיות. נכון מאור. כמה אתה צריך על מנת להשלים את כל התכנון? תלוי מי המתכנן. אם אני מביא סתם מתכנן, עולה דונם שלושת אלפים שקל - - - לא, המפתח ברור. שמונה אלף שקל לדונם זה המפתח של כולם. משרד הבינוי והשיכון יודע את זה? בהחלט.

מה שקיבלתי ממשרד הבינוי והשיכון אומר לי על שבעת אלפים, עכשיו אתה אומר שמונת אלפים? אתה יודע מה, שבע וחצי. כמה אתה צריך, יאסר? הם יודעים את זה, אני צריך שתיים עשרה מיליון. בסדר, הנקודה הרביעית. חבר'ה, תקשיבו, תעזרו לי.

הנושא הבא הוא שטחי רמ"י, הרשות למקרקעי ישראל והימנותא.

נו באמת, אדמות רמ"י, מאיפה זה הגיע לרמ"י, ירשו אותן? זה מה שאני אמרתי אתמול למנכ"ל יחד עם אמין, מופיד ועלי סלאלחה. אני מבקש, תמצאו תקנה, תמצאו חוק, כל שטח ששייך לרמ"י ולהימנותא, שהם קשים יותר, שנמצא בתוך ההרחבה בקו כחול, באופן אוטומטי יעבור למועצה מקומית, לא צריך את האישור שלהם, למה? כן, זה גם רעיון, זו גם נקודה חשובה.

כל עוד היא לא בקו כחול, שיהינו או לא יודע מה הם יעשו. מופיד, אנחנו מדברים על תכנון, מדינת ישראל ומשרד החקלאות הכינו תכנית מפורטת, חקלאות ג/21904, מישהו מהעדה הדרוזית או מהמגזר הערבי מעורב בתכנית הזו? יאסר, איך קוראים לה? אנחנו כותבים לאט לאט. ג/21905. הכינו את התכנית, משרד החקלאות שם את החותם, מינהל התכנון והוועדה המחוזית מאשרים חופשי, אבל מה הם הקריטריונים? אתה צריך ארבעים דונם להקים מחסן עשרים מטר, אתה צריך תיק ניכויים לפני, צמוד דופן ורגישות שש. בסדר, אני חושב שאנחנו הולכים גם רחוק, מתפזרים כרגע. חבר'ה, זה מאוד חשוב, זה תכנון של אדמות חקלאיות, אני מכיר את זה. רק לידיעתך,

הוא צריך להעלות כבר לקריאה ראשונה, בנוגע לאישורים למחסנים לחקלאים. מיכאל ביטון, יושב ראש ועדת הכלכלה, ואני ביחד בנושא הזה מטפלים, אבל זה לא נושא של תוכניות מפורטות. אם סיימת בנושא הזה, משפט מסכם בבקשה. אני רוצה להגיד ככה, בכסרא מתוך שמונה מתחמים היום ארבעה בעבודה יחד עם דני קידר. בסמיע יש לי תשעה מתחמים ועד היום רק שניים, אבל אני אעשה שלושה, שניים מתקציב 959, והנוסף הוא מתקציב 4798 ממשרד הבינוי והשיכון. מינהל התכנון אומר לי תשמע למה אתה יצאת לזה או לא יודע מה, אני רוצה פתרון לתושבים, אלא אם תגידו לי יאסר, תפסיקו לבנות, בוא נבנה לך בהר חלוץ,

שתושבי כסרא יגורו בהר חלוץ,

בהר חלוץ יש תשתיות, הכל נקי, הכל ירוק והכל עולה. תנו לי פתרונות, אני רוצה פתרונות. בוא נתקדם, אני יש לי אלייך שתי שאלות. יאסר, יש לך נתון כמה צווי הריסה קיבלתם והיו בשנה האחרונה בכסרא? וכמה צווים מנהלתיים? לא, אני רוצה מספרים. יש לך מספרים? חשובה לי השאלה הזו.

חשובה מאוד, כי היום אני מעלה את זה בשאילתה לשר ואני מבקש - - - מה אתה רוצה לדעת? הפיקוח נמצא פה. פטין, כל זה צווי הריסה ומנהליים. מה המספר שלהם? אתה יכול להגיד לי? תעביר לי את זה בוואטסאפ.

במקום שכל שבוע האכיפה יעלו לי מסוק באוויר ויצלמו חרטא, במקום שיישבו איתי ויגידו לי,

זה בנה כאן ולא בנה כאן, זה מסכל, מאיפה הוא מבין שהוא מסכל את התכנון, מאיפה הוא מבין, רז וכל האנשים שלו? אני ראש הרשות, ראש רשות מקשר, מנהל מרחב באכיפה לא עונה לטלפונים, אבי כהן לא עונה לטלפונים. תגידו, מה אתם רוצים שנעשה, מה? אני יושב כאן - - - הנקודה ברורה. ברור לנו, יאסר. לאחרים, תגידו לי, אתם יודעים איך הוא פגע, איך הוא פגע בעסקים, איך הוא פגע במשפחה של משאבת הבטון, איך הוא פגע במערבל בטון,

אני רוצה לסכם את הנושא כי יש לנו עוד את שאר הישובים, לא עברנו את שאר הישובים. יאסר,

אני רוצה להגיד לך בתור חבר ואח, אתה מדבר מדם ליבך, אתה מדבר מקצועית. אתה מציף באמת את הכאב, התכנון שלנו לא מתקדם, הפיקוח הוא קודם לתכנון. זו הסיבה שאנחנו דנים פה, זו הסיבה - - - מה אני אעשה? זה מה שיש. זו הסיבה שאנחנו עושים את הדיונים האלה, על מנת לקדם. אני לא רוצה לחזור על עצמי מה היעוד של הוועדה הזו. היעוד של הוועדה הזו היא בסופו של דבר על מנת לסייע, על מנת שנעזור. תכנון הוא ראשי רשויות, הוא תושבים שמשולבים בתכנון ואלו הוועדות לתכנון ובנייה. המשולש הזה חייב להיות חזק, על מנת להאיץ את התכנון, כמובן שצריך תקציב. אני רוצה להתייחס, אנחנו שומעים וטוחנים. אבל אני רוצה לשמוע מאנשי המקצוע תשובות. לא, אני אגיד את המילה שלי ואני אצא, אני הולך. נו, ברור כל מה שאתה אנחנו יודעים. אנחנו יודעים ששיתוף זה נכון, אבל איפה הכסף? איפה הכסף של המנהלת? איפה אתם, אלו שיושבים על הברז, תתנו לאיש כסף שימשיך בתכנון שלו.

אני פעם שלישית מגיע לפה ואני לא רואה אף אחד מהאוצר, מביאים לי מישהו מהאכיפה. אני רוצה מישהו מאגף תקציבים שאחראי על הברז, שהיום יאסר יבוא מחר אני מקבל כסף. אבל, זה משרד השיכון, הוא אחראי על הכסף. אז, שמעת מה אמר לך אמין, שקל אחד לא עבר. אז משרד האוצר לא העביר כסף לתכנון. בשביל זה אנחנו צריכים ללכת לממשלה. שנייה, תן לי, אני לא הפרעתי לך. מה אנחנו עושים אחרי שאתה נועל את הישיבה היום בנושא של הכסף לאוצר? אתה הולך מחר בבוקר לשר האוצר או עוד היום? לא, משרד האוצר יקבל היום גם את הסיכום, מה קורה עם התקציב לתכנון בנייה. לא יכול להיות שכל אחד אומר משהו אחר, השר חמד אומר אין בעיה של תקציב. כן, זה מה שרציתי לשאול אותו. אז תשאל אותו. היום אנחנו נפגשים במליאה תשאלו את השאלות האלה, את האוצר.

בגלל זה היום אני מעלה שאילתה ואני רוצה ממנו שכל הציבור, ראשי הרשויות וכל חברי הכנסת יישמעו את התשובות שלו. לא יעלה על הדעת, אנחנו נטחן - - - אנחנו לא טוחנים, אנחנו עובדים. פטין, באמת אנחנו מהבוקר פה יושבים. לא, במובן הרע, במובן הטוב. אנחנו שומעים את ראשי הרשויות מדם ליבם - - - נכון,

הם מדברים מדם ליבם שאין להם כסף. הוא אומר לך בית ג'ן, אני מבטל מכרזים, זה אומר לך אין לי כסף לקדם ואנחנו לא רוצים - - - אז, התפקיד שלנו, חברי הכנסת, ללכת ולעבוד. רגע, אני לא הפרעתי לך, מופיד. אני גם לא מפריע לך, אנחנו צריכים להתקדם. טוב, תודה רבה, אין לי מה להוסיף. אתה לא נותן לי לדבר. אתה מדבר יותר ממני.

אני אומר לך, אני בסך הכל שואל שאלות מקצועיות. את מי אתה שואל? אני שואל למה האוצר לא הגיע היום? הוא אמר לך שאין לך כסף, הוא נתן לך תשובות. למה, לא טוב לך התשובות?

בוא נשמע עכשיו את משרד השיכון. אי אפשר להתנהל בצורה כזו, אתה זורק את הדברים שלך, לוקח את עצמך, לא מוכן לשמוע תשובות והולך. זה לא מכובד, עם כל הכבוד. מה, אתה בא לצעוק עלינו.

פטין, אתה צריך לעזור לנו, לא לצעוק עלינו,

אנחנו עושים הכל במידת האפשר, איפה האוצר יבוא ויגיד לך מחר - - - אז צריכים ללכת לאוצר, מה אתה צועק עלינו פה? מתי הוא ישנה את ההתנהגות שלו? זה לא מכובד כבר. בואו נתקדם. משרדי הממשלה, בבקשה. משרד השיכון, בבקשה. תוודאו שראש המועצה בכסרא על הקו, גם כן מקשיב לסיכום. בנוסף, אמין, תתייחס גם לדברים שפטין אמר. שלום רב, אני רוצה להתייחס לנקודות המרכזיות.

ב-716 כשיגיע תקציב, נוכל לתקצב את כל המתחמים שחסרים בכסרא סמיע למפורטות. משם, אנחנו צריכים להתקדם לשני דברים. הדבר הראשון, תכנון מופרד לביצוע וביצוע תשתיות. סוף כל סוף, בהחלטה 716, בניגוד ל-959, הכנסנו תקציב למתחמי הרחבה ותכנון תשתיות וגם לסבסוד פיתוח תשתיות בקרקע פרטית. לכן, אנחנו בעניין הזה נצא לקול קורא. כל קרקע מאושרת למעשה, שהיא זמינה לתכנון ולביצוע, אני מעריך שהיא תזכה לקבל את התקציב המשמעותי שחסר לה. חלק מהישובים אין להם תב"עות מאושרות, בכסרא סמיע אני מעריך שחלק מהתב"עות כן יהיו מאושרות ויקבלו מענה גם לתכנון התשתיות וגם בהמשך לביצוען. אלה הנקודות שעלו. סך הכל, אנחנו בעניין הזה בתיאום מלא מול יאסר, ישבתי איתו מספר פעמים גם כפורום וגם בתוך הישוב, ואני מעריך שניתן מענה לכל הבעיות ברמה שלנו כאשר יגיע התקציב. טוב, מינהל התכנון, בבקשה. חשוב לשמוע את ההתייחסות לדברים שנאמרו על ידי יאסר. טוב, מה יש לי לומר לאחר נאום החוצב להבות של ראש המועצה? אנחנו מקדמים תכנון במלוא העוז, הוא יודע את זה יפה מאוד, הוא מלווה על ידינו יומם וליל. אנחנו יושבים בכל הישיבות של שיתופי הציבור, יושבת איתי פה סוזן. אנחנו מקדמים שם גם תכנית מפורטת בסמיע ותוכניות של ארבעת המתחמים שהוא דיבר עליהם בכסרא, תכנית כוללנית בסמיע, שזה לא היה פשוט להוציא את התקציב או ליעד אותו בשביל כוללנית וחלץ אותו מכל השנים האלה. אנחנו מקדמים מסמך מדיניות לנושא של השטחים החקלאיים, מה עוד יש לי להגיד פה, נו באמת?

צריך להבין שאנחנו עובדים לפי חוק התכנון והבנייה. אנחנו מקדמים תכנית, כמו שצריך לקדם, עם שיתוף בעלי קרקעות ומיד אחר כך מסמכים. המסמכים צריכים לעמוד בכל הכללים והקריטריונים ועל זה אנחנו מקפידים, על מנת שהם לא יפלטו מהוועדה המחוזית ויעברו תנאי סף ויוכלו להתקדם בצורה חלקה ובוועדה המחוזית. במקביל, אחרי שנסיים עם התכנון הכוללני של סמיע, אני מקווה שנוכל להתקדם להגשה ולדיון להפקדה. ברגע שיהיה דיון להפקדה, אני מקווה שהוועדה המחוזית תביא יחד עם הדיון להפקדה כבר את השינוי תמ"מ ונוכל להעביר את זה למועצה הארצית ולהמשיך הלאה. תכנון לוקח זמן, מה יש לי להגיד פה? נו, כולכם מכירים את זה, תכנון לוקח זמן. שיתוף הציבור לוקח זמן, אם לא מאתרים את כל בעלי הקרקעות ולא מדברים עם כל ציבור בעלי הקרקעות, אחר כך הם מקבלים את זה כהפתעה בוועדה המחוזית ומתחילים זיקוקי דינור, כולנו יודעים, גם פה צריך לעשות מאמץ גדול.

בינתיים חמישים אחוז כבר היו איתנו בישיבות וקיבלנו מהם את הפרטים, אבל נדרש עוד קצת ולסחוט עוד קצת ולקבל עוד קצת מידע מהציבור ולשתף אותו.

אנחנו עושים את כל המאמצים, אני לא חושבת שאנחנו יכולים לעשות מעבר למה שאנחנו עושים, באמת כסרא מקבלת מאיתנו את כל התמיכה. טוב, בסדר. עוד מישהו? הרשות לפיתוח? אני רוצה להגיד שהדיון הזה הוא מאוד חשוב, גם חשוב המידע שנתן לנו כאן ירון טוראל ואנחנו מאוד מכבדים את הנושאים ואנחנו גם נעבור על כל המסמכים של ירון ונראה מה ניתן לעשות. טוב, כסרא סמיע נשאר, דנו בבית ג'ן. חורפיש יצא מהזום אני לא יודע למה, אני בטוח שהתכנון המפורט מאוד מאוד חשוב לו ויש מה לקדם בחורפיש בנושא התוכניות המפורטות והרבה מה לקדם. לכן, אני מתכנס כאן לכמה מילות סיכום של הדיון הזה, ואת הדיון הבא אנחנו פותחים כמובן ב-13:30 בשאר היישובים. אז חבל לי על היישובים שיצאו, חבל שהייתה התנהלות כאן לא לעניין, הייתי מגדיר את זה. ככה דיון לא מתנהל, אנחנו מדברים על דיונים מקצועיים, להקשיב אחד לשני, וצר לי שזה בא בצורה כזו.

דיברו כאן, תכנון זה לא דבר פשוט, זה שלוש שנים ואני לא רוצה לדבר כאן מניסיון שלי, כי הדיון הוא לא עליי ואני בא מהעולם הזה.

תכנית מתאר כוללנית בישוב כמו חורפיש לקח שש שנים, לא יום לא יומיים. צריך עצבים מברזל, צריך לב עם עוצמות כאלה. עוצמות שבאמת מי שמאמין בדבר ומשוגע על הדבר יכול באמת להביא בסופו של דבר פתרון, ויאסר וראדי מאמינים שצריך להיות פתרון. הם מדברים מתוך דם ליבם. עכשיו אנחנו יכולים להגיד תראו חברים הכל ורוד, אבל לא ורוד, יש הרבה מאוד מה לעשות גם בתחום שראשי רשויות צריכים לקדם כמה שיותר. מי שמבין ולוחץ יותר מקדם יותר, גם שילוב של התושבים כמו שאמרתי קודם, גם הוועדות לתכנון ובנייה וגם תקציב. אם אנחנו לא מחברים את הכל ביחד, אנחנו לא יכולים להתקדם. עכשיו, עובדתית, התכנון לא מתקדם. עובדתית אנחנו מקיימים את הדיונים האלה, על מנת לקדם את התכנון. אם הכל היה בסדר והתכנון היה קיים, מצוין, אז לא היינו מקיימים את הדיונים על הנושא של התכנון ביום המיוחד הזה. יום מיוחד שכולם רוצים לכבד ולהעריך את תורמתה של העדה הדרוזית למדינה. כמו שאמרתי בפתיח, אני בחרתי דווקא ביום הזה לדון על הדבר הכי כואב והכי מפריע לנו.

אני אומר חברים, בסופו של דבר כולם צריכים להתאחד ואנחנו פה בוועדה לרשותכם לעזור ולסייע. אם זה בלחץ, בלחץ על האוצר, בצעקות או לא בצעקות, עדיף שלא בצעקות, על מנת שהתקציבים יעברו.

תקציבים לא עוברים, בסופו של דבר התקציבים לא נמצאים ואין מספיק ובאוצר אומרים שיש מספיק, אז גם את הסוגיה הזו אני מבקש ודורש שזה יירשם בפרוטוקול, חייבים לצאת בהבהרה.

לזמן לי לכאן את שר האוצר או את השר חמד עמאר במשרד האוצר, שיבוא ויעמוד בפני כל ראשי הרשויות בדיון הבא, בדיון שבוע הבא, שהוא יסביר בדיוק מה קורה עם התקציב. אם שר האוצר לא יכול, אז השר במשרד האוצר שיגיע ויסביר את זה בצורה מפורשת שנשב מול ראשי הרשויות. אי אפשר ככה באמירות, כל אחד אומר את דעתו במקום אחר ואנחנו יכולים להתקדם. אז, נכון, חבר הכנסת פטין אומר איפה האוצר ואיפה התקציב, אז אלו הכלים שיש לנו היום לחייב את האוצר.

אני במקש ששר האוצר או השר במשרד האוצר שיתייצב בוועדה, על מנת להבהיר פעם אחת ולתמיד מה קורה עם התקציב לתכנון. תודה רבה. הישיבה הבאה בשעה 13:30. הישיבה